יום חמישי, כ' באייר התש"ף, 14 במאי 2020. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הסכם קואליציוני לצירוף סיעה לממשלה השלושים-וחמש למדינת ישראל, שנערך ונחתם בתאריך י"ט באייר התש"ף, 13 במאי 2020, בין סיעת כחול לבן בראשות בני גנץ ובין סיעת דרך ארץ, הסכם קואליציוני לכינון ממשלת חירום ואחדות לאומית, שנערך ונחתם בתאריך י"ט באייר התש"ף, 13 במאי 2020, בין סיעת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה בכנסת העשרים-ושלוש לבין סיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועת ש"ס בכנסת העשרים-ושלוש, הסכם קואליציוני לכינון ממשלת חירום ואחדות, שנערך ונחתם בתאריך י"ט באייר התש"ף, 13 במאי 2020, בין סיעת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה בכנסת העשרים-ושלוש לבין סיעת יהדות התורה והשבת אגודת ישראל-דגל התורה בכנסת העשרים-ושלוש, הסכם קואליציוני לכינון ממשלת חירום ואחדות לאומית, שנערך ונחתם בתאריך י"ט באייר התש"ף, 13 במאי 2020, בין סיעת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה בכנסת העשרים-ושלוש לבין סיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועת ש"ס בכנסת העשרים-ושלוש, הסכם קואליציוני לכינון ממשלת חירום

הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת בנימין גנץ, חזר בו מהתפטרותו מכהונת יושב-ראש